בוקר טוב לכולם, היום יום רביעי כ"ו באייר התשפ"ג 17 למאי 2023. אני מתכבד לפתוח את הדיונים בוועדה בבקשות לדיון מחדש על הצעות התקציב לשנת 2023 והצעת התקציב בשנת 2024. הדיון על הרוויזיות, לפנים משורת הדין אני נותן לולדימיר לנמק נימוק אחד על הרוויזיה, בבקשה ולדימיר.

בוקר טוב, אנחנו הגשנו את הרוויזיות מכיוון שאנחנו מתנגדים לתקציב הזה, התקציב הזה פוגע בצמיחה, הוא פוגע בחינוך הילדים שלנו, הוא פוגע בעתיד כלכלת ישראל, הוא לא נותן מענה לעולים חדשים, הוא לא נותן מענה לעצמאים, הוא לא נותן מענה לאזרחים הוותיקים, אנחנו נצטרך לעבוד מאוד קשה לכשנחזור לשלטון, כדי לתקן את הנזקים של התקציב הרע הזה, אני מאוד מקווה שזה יקרה בקרוב,

אני אמרתי שיהיה שני נימוקים, ביקש ולדימיר וביקש טיבי, אני מבקש לא לפתוח את זה לדיון, נתתי לנציגות - - גם אני ביקשתי, בבקשה דקה. בבקשה טיבי, בסדר אני אתן לכל אחד לא יותר מדקה, מכל סיעה, חמד גם אתה, ופה סיימנו את הסיפור בסדר? בבקשה אחמד. תודה רבה, התנגדנו במשך כל הישיבות להצעת חוק תקציב המדינה והחוקים הנלווים, מדובר בחוק בלתי חברתי, ממשלה שמתעלמת מהצרכים של רוב מגזרי החברה, התקציב למרות ההצהרה שמדובר בהמשך התקציב הקודם לגבי החברה הערבית, לא נותן מענה לבעיות אקוטיות, בעיקר בנושא הפשיעה, תכנון ובנייה, הרווחה בחברה הערבית, ובכלל בנושאי הרווחה בחברה הישראלית בכלל, ולכן הרוויזיה הזאת, ואנחנו נצביע נגד התקציב.

אורית אורית בבקשה, חברים.

אנחנו מקיימים את ההצבעות על התקציב על הרוויזיות בלג האחרון של התהליך הזה, כשבעצם אתמול פורסמה תחזית מטעם הכלכלנית הראשית של האוצר שאומרת שכדאי שחברי הכנסת תונח בפניהם לפני שהם מצביעים במליאה, את האזהרה שלה שיש סיכונים לתחזית הצמיחה של מדינת ישראל. כלכלנית שטעתה בסכום הקטן של 60 מיליארד שקל בתחזית הקודמת. מלביצקי, מלביצקי, אחר כך אני אתן. שמדברת על הירידה בהכנסות המדינה כפי שהזכרנו פה, גם בהייטק, גם בנדל"ן, מזהירה מפני כדור שלג שתגרום ההפיכה המשפטית, ובמיוחד מזהירה מפני המגמה המאוד מדאיגה של התקציב הזה, שאין בו בשורה לציבור, אין בה בשורה לחיילים,

לצעירים אין בו בשורה למבוגרים, אין בו בשורה גם למוחלשים מהציבור הכללי, אין בו גם לריכוזיות וליוקר המחיה, אבל מה שיש בו בעיקר זה כספים קואליציוניים, שמוכרים את העתיד של מדינת ישראל, ומודדים ציבור שלם שלא יוכל, בעצם יהיה לו תמריץ בלתי אפשרי להחליט שהוא רוצה לעבוד, והמודל הזה לא יעבוד. תודה, חמד בבקשה. תודה רבה רק קודם כל לך שאתה מאפשר לנו להגיד כמה משפטים בנושא הזה, אז אני רוצה לעדכן אותך,. היא לא נתנה תחזית, היא נתנה והסתמכה על ההכנסות של ינואר פברואר מרץ אפריל, וירידה בהכנסות הלכה למעשה. אז אני גם מכיר את הכלכלנית הראשית, אשת מקצוע מעולה. 11 מיליארד שקל ירידה בהכנסות ב- 2024. היא הסתמכה על נתונים מדויקים בירידה בהכנסות, אני שוב אני אומר אתה לא היית התרכזת, הנתונים שנתנה היא לא תחזית, היא הסתמכה על נתונים מדויקים. היא נתנה נתונים שטעו ב- 60 מיליארד שקל, 60 מיליארד שקל היא טעתה.

תראה לי פעם אחת בעשר שנים האחרונות שהיא צדקה, אני אשמח לקחת את דבריי חזרה, פעם אחת. אז אני שוב מדגיש, היא הסתמכה על נתונים מדויקים, אני ישבתי בכל הדיונים כאן בוועדת הכספים, התקציב הזה שאמור להביא לצמיחה במדינת ישראל, הוא יביא לאי צמיחה במדינת ישראל, יביאו אותנו לגירעון אדיר, האוצר ועובדי משרד האוצר, אני את האמת מצדיע להם בחוק ההתאמות, כי הם הבינו שהתחזית לא תהיה מדויקת, והם הבינו שאנחנו הולכים לקראת אסון כלכלי, אני קורא לו אסון כלכלי במדינת ישראל, לכן אני באמת רוצה להודות להם על החוק שהם הביאו להתאמות,

חברת הכנסת אימאן חטיב יאסין בבקשה, אחרונת הדוברים. בוקר טוב לכולם, לצערי הרב לא רק תחזיות אנחנו מדברים, אנחנו מדברים גם על עובדות, ולצערי הרב למרות כל ההבטחות שגם מראש הממשלה וגם מאנשים אחרים והממשלה, שלא יפגעו בתקציבים של החברה הערבית, אנחנו ראינו אתמול בוודאות שיש כבר פגיעה ממשית במציאות בתקציבים של התחבורה. החברה הערבית שהיא בצורך עמוק זועק בתשתיות, בכל מה שקשור לתחבורה וגם לדברים אחרים, אבל אנחנו עכשיו מדברים גם על עובדות שכבר התחלנו לראות את הדברים בשטח, אז זו הזדמנות כאן למרות שהיא האחרונה לפני העברת התקציב לכנסת, כבוד היושב בראש, סליחה. אני איתך מה את רוצה? זו עוד הזדמנות להגיד את הדברים ואולי לפעול.

בועז ביסמוט ביקש להגיד מילה, בבקשה בועז יש לך גם אתה דקה.

מוותר תודה רבה,

אני רוצה לעבור להצבעה על הדיון מחדש רוויזיה על תקציב 2023. בבקשה תמר תסבירי. אז אנחנו מתחילים עם הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2023, רוויזיה על סעיף מספר 1. בבקשה מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה הרוויזיה נדחתה הרוויזיה נפלה. אנחנו עוברים לרוויזיה סעיף מספר 2. סעיף מספר 2 מי בעד? מי נגד הרוויזיה? תשעה. הצבעה

רוויזיה על סעיף מספר 3. מי בעד? שישה, מי נגד? תשעה, מי נמנע? הצבעה הרוויזיה נדחתה הרוויזיה נפלה. רוויזיה על סעיף מספר 4. מי בעד? מי נגד?

הצבעה הרוויזיה נדחתה הרוויזיה נפלה. רוויזיה על סעיף מספר 5. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה הרוויזיה נדחתה הרוויזיה נפלה. רוויזיה על סעיף מספר 6. מי בעד? מי נגד? תשעה, מי נמנע? הצבעה הרוויזיה נדחתה הרוויזיה נפלה. רוויזיה על סעיף מספר 7. מי בעד? מי נגד?

הצבעה הרוויזיה נדחתה הרוויזיה נפלה. רוויזיה על סעיף מספר 8. מי בעד? מי נגד?

הרוויזיה נדחתה הרוויזיה נפלה. רוויזיה על סעיף מספר 9. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה הרוויזיה נדחתה הרוויזיה נפלה, ואם כך הוסרו הרוויזיות על תקציב 2023, אין התייעצויות.

כי אין, על הרוויזיות אין התייעצויות. לא, אנחנו מצביעים על החוק? לא, לא, זהו נגמר. אנחנו עוברים להצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2024. רוויזיה על סעיף מספר 1. בבקשה מי בעד? מי נגד הרוויזיה? מי נמנע? הצבעה הרוויזיה נדחתה הרוויזיה נפלה. רוויזיה על סעיף מספר 2. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה הרוויזיה נדחתה הרוויזיה נפלה. רוויזיה על סעיף מספר 3. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה הרוויזיה נדחתה הרוויזיה נפלה. רוויזיה על סעיף מספר 4. מי בעד? מי נגד?

הצבעה הרוויזיה נדחתה הרוויזיה נפלה. רוויזיה על סעיף מספר 5. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה הרוויזיה נדחתה הרוויזיה נפלה. רוויזיה על סעיף מספר 6. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה הרוויזיה נדחתה הרוויזיה נפלה. רוויזיה על סעיף מספר 7. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה הרוויזיה נדחתה הרוויזיה נפלה. רוויזיה על סעיף מספר 8. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה הרוויזיה נדחתה הרוויזיה נפלה.

ואם כך הוסרו גם הרוויזיות ואושר התקציב לשנת 2024, אני רוצה להודות לכולם - - יום שחרחר לכנסת.

אני רוצה להודות ליושב ראש הוועדה הרב גפני על הכל, אני רוצה להודות גם לאגף תקציבים כמובן, תמר ליווית אותנו, יואב וגולן אני לא טועה, גולן וכל מי שהיה, תודה רבה לכם, יש תקציב טוב למדינת ישראל, בעזרת ה', בשם ה' נעשה ונצליח, הישיבה נעולה. תמר תודה רבה גם לך.